שלום וכמעט צהריים טובים. אני פותח את הוועדה בנושא התעריפים הגבוהים בשיחות לחו"ל ללקוחות מזדמנים. איך שזה נראה חברים, יש מצב שבקדנציה הנוכחית זו הוועדה

ובשנים האחרונות נעשו הרבה - - - אני רוצה ברשותך להתמקד. כשאתה אומר שאתם ערים ויש לכם פניות ציבור, הכל בסדר. בוא נאמר כך, לא היינו פונים למישהו שישן. בגלל שאתם ערים, לכן אנחנו פונים. אני לא יודע אם אתה תוכל לענות לי תשובות לשאלות האלה, אבל באמת, איפה הקושי לעשות מה שמופיע פה, ב-2014, וגם כפי שאליעזר ציין קודם, מי שמחייג ולא משוייך מקבל הודעה קולית בדבר התעריף. איפה הקושי בזה?

החלטת מנכ"ל, ועדות, סיפורים? אני מתאר לעצמי למה זה לא קורה, ולא אשתף אתכם במה שאני חושב, נראה לי שכל אחד יכול לחשוב לבד. איפה באמת הקושי? למה זה אמור לקחת כל כך הרבה שנים. ושוב, לא היית ב-2014. אני מציין את זה כמעט בכל ועדה, כשאני שואל את השאלות אני לא מתכוון באופן אישי אלא נקודתית. יכול להיות שאתה לא יודע לענות לי וזה בסדר,

אתה בעצם אחד מהנציגים של משרד התקשורת ולכן אין לי דרך אחרת אלא להפנות אליך את השאלות. מה באמת הקושי, ואם זה כל כך קשה אני רוצה לבין איפה הקושי, ואם זה לא כל כך קשה, למה הדבר הזה מ-2014 עד 2020. ואני אקל עליך. כשאתה אומר שאתם ערים ובשנים האחרונות בפרט, מתי נראה לך שתסתיים הסאגה הזו. אז אם אתה מכיר את הקושי,

אני אענה בשני חלקים. לחלק הראשון של שאלתך מבחינת קושי, בסוף זה תהליך רגולטורי. אנחנו יודעים לקיים ולבצע אותו, כשאנחנו מוציאים החלטה כזאת, אנחנו מאפיינים את הבעיה, את הפתרון, אנחנו יוצאים כמובן לשימוע ציבורי, מקבלים את ההתייחסויות ומקבלים החלטה ומיישמים אותה, כמובן שהחלטה כזו זה פיתוח ויש לה משמעויות, וזה מול הצורך. אני לא מגדיר את זה בפרמטרים של הקושי אלא בעניין של החלטה לביצוע וכפי שציינתי בתחילת דבריי, כחלק מההיערכות לדיון החליטו כן לקיים את זה ולעסוק בנושא ולבחון את הסוגיה ואת הפתרונות, וזה יגיע לדיון אצל המנכ"לית והנושא - - - אתה יודע לומר לי מתי אתם מתכוונים לדון בזה? אני לא יודע להגיד לך מתי, אני יודע להגיד לך שנפעל כדי שזה יהיה בהקדם האפשרי בדיון אצל המנכ"לית ונשמח גם לעדכן את הוועדה. אז אני מבקש ממך שתבדוק מתי אתם אמורים לשבת ולדון בזה ואני אשמח שתעביר אלינו עוד לפני הדיון למתי קבעתם כדי שנוכל להמשיך לעקוב אחרי ההתקדמות בעניין. בשלב זה תודה. אני פונה לאביעד כדורי. מרשות התחרות. קודם כל אני אקדים ואומר שרשות התחרות לפי מיטב ידיעתי והבדיקה שאני ערכתי לא קיבלה תלונות או פניות בנושא, וכאן אני גם צריך להתחבר לדברים שטל אמר, מההיכרות שלנו עם הענף ועם השחקנים שפועלים בו מדובר בענף די תחרותי עם מגוון רחב של מפעילים ופתרונות, גם פתרונות טכנולוגיים שזמינים היום ולכן אנחנו חושבים, לפחות מההיכרות הראשונית ממה ששמענו כאן שהסוגיה היא סוגיה יותר צרכנית ופחות תחרותית. אני לא יודע אם יש כלים שלנו שאנחנו יכולים לטפל בסוגיה הזאת אבל כן אנחנו יכולים לנסות להמשיך ולבחון את זה. שמעתי אותך אבל לא הבנתי. אני

שוב, בכלים שלנו של רשות התחרות הסוגיה הזאת כפי שהיא הוצגה וכפי שהיא נראית, היא סוגיה יותר צרכנית. לא מדובר פה על בעיה תחרותית או מחסור במתחרים או פרקטיקות שהן אנטי תחרותיות ועשויות להיות בעיתיות. בסוף פרקטיקה שמנוי שמשויך למפעיל מקבל תעריף טוב יותר היא פרקטיקה מקובלת ולפעמים אפילו רצויה שתורמת לתחרות ותורמת לרווחת הצרכן. לכן הסוגיה הזאת באמת יותר צרכנית שהרגולטור אמור להידרש לה. אוקיי. אני אחזור אליך בהמשך. נמצא כאן עוד פונה.

היועץ של ח"כ מקלב,

אבל פנו אלינו הרבה. אתה מגיע בשם הפונים. בשם הרבה פונים ובמשך הרבה שנים כבר יש פניות מהסוג הזה, אנשים חויבו בעשרות אלפי שקלים בגלל הטעות בנושא הזה. בעבר לפני כמה שנים הייתי יועץ מנכ"ל של גוף ממשלתי גדול, כ-100 אנשים שם היו זכאים לטלפון חופשי כמו חברי כנסת. בעקרון יש הסכם עם המדינה של חבילה הכל כלול ב-70 שקל,

פתאום אני רואה שיש שם 30,000,

והסתכלתי וראיתי, פלוני 2,000 שקל, 1,500. אני שואל אותו 'לאן התקשרת' הוא אמר לי 'שום דבר, רק לחו"ל וכולי', בקיצור מה שהתברר, שהם באמת התקשרו אבל לא דרך המפעיל. בדקתי למה זה קורה בשנים האחרונות, בגלל הנושא של הוואטסאפ. פעם אדם היה מתקשר ומחיי 00 שזו הייתה ברירת המחדל, היום בגלל שמעבירים אנשי קשר מהוואסטאפ, אז אם לי יש 013 רשמתי אותו, העברתי למישהו אחר - - - והוא ממשיך הלאה.

זו שורש הבעיה. מי שעושה מזה המון כסף זה באמת כל החברות שבשיטת מצליח תופרים את האנשים באמת באלפי שקלים. למה שלא יתנו התראה?

עכשיו שמעתי את הפתרון,

רצינו לשלוח דווקא לפני כמה - - - שמעת שהקראתי, מ-2014 הציעו את ההצעה הזאת,

אני לא הכרתי את ההצעה הזו אבל חשבתי על הנושא שבאמת תהיה התראה כמו שלפני 10 שנים, כחלון הכניס שלפני שאתה מגיע את התא הקולי נאמר 'הנך מועבר לתא קולי' ומי שמתקשר ל-1900, שזה עולה שקל או חצי שקל לדקה, יש גם התראה כזאת. אין שום סיבה שהם לא יעשו את זה, אולי אפילו להגיד כמו ששמעתי עכשיו, כמה עולה כל דקה. אני אומר יותר, אולי אפילו מי שכן מנוי באותה חברה, אם זה מעל 2 שקלים לדקה, יש כל מיני מדינות שזה באמת לפעמים 30 או 40 שקלים, יגידו שזה מחיר קבוע, כמו שבאמת משרד התקשורת - - - אני מכיר את ידידי סגן שר התחבורה הרב מקלב כאחד מחברי הכנסת המאוד חרוצים ומגיעות אליו אלפי פניות. בזמנו כשקיבלתם את הפניות ואני מניח שפניתם,

האמת שאני לא כל כך הרבה זמן פה, הייתי לפני זה אצל ח"כ גפני, אבל הוא טיפל בנושאים האלה ובאמת אלה היו פניות כואבות של אנשים שכל המשכורת שלהם בחודש היא בין 1,000-3,000 שקל והם צריכים לשלם את זה בגלל טעות שבמקום 00 הם הוסיפו 1 או משהו כזה, שזה ממש לא הגיוני. באמת נראה לי שהכדור אצל משרד התקשורת. בסך הכל שיחייבו, לדעתי זה אפילו לא חקיקה, זה רק הוספה ברשיון כמו שעושים בכל - - - ברור. רק צריכים רצון טוב.

זה גם יעזור למדינה, כי למדינה יש 70,000 עובדים שמקבלים טלפון חינם, שיחות לחו"ל שהמדינה משלמת ברוב המקרים את הכל, והמדינה משלמת כנראה בשנה כמה מיליוני שקלים על זה שה- - - אם אני לא טועה - - - גם חברי כנסת מקבלים טלפון כזה. אני זוכר שהייתי בחו"ל ואז כן קיבלתי הודעת סמס שניצלתי את החבילה שלי והאם אני רוצה לרכוש חבילה.

זה מחו"ל לארץ. שזו בכלל סוגיה אחרת. קיבלתי הודעה. ברגע שיש את הדבר הזה - - - דרך אגב גם היום, זה עכשיו היה נפוץ בגלל הקורונה, כל אלה שהיו להם טלפונים כשרים או לא כשרים - - - אתה קורא את המחשבות שלי. זה מה שרציתי לומר. ברגע שהוא ניצל את החבילה, סיים אותה, הוא קיבל הודעה. לפי הרישיון היום מי שמנצל גם חבילת אינטרנט וגם חבילת דקות מקבל ב-75% וב-100% הודעה. בטלפונים הכשרים זה לא סמס אלא הודעה קולית. ואז הילד בדיוק התקשר, שמע את זה ואז - - - זו בעיה אחרת. אולי גם שם כדאי שיכניסו שאתה מקבל גם באימייל או באמצעי אחר. בהחלט הדברים ברורים וזה באמת זועק לשמיים, בפרט שאנחנו שומעים שזה כבר כמה שנים טובות. אני רוצה לפנות לעו"ד אביטל פריזמנט מהמועצה הישראלית לצרכנות. צהריים טובים. מעבר לדברים שנאמרו אני רוצה להוסיף עוד נקודת זמן. ביולי 2017 הממ"מ, מרכז המחקר והמידע של הכנסת בדק את הנושא של השיחות הבין לאומיות בישראל וכבר אז אנחנו המועצה לצרכנות העברנו עמדה ודיווחנו שקיבלנו תלונות דומות בנושא, וגם היום אני יכולה לדווח שממשיכות להתקבל במועצה תלונות של צרכנים בנושא, ונראה שהתחרות ככל שנטען שהיא קיימת היא לא עובדת. כלומר מצד אחד נראה שהחברות מנצלות עיוות רגולטורי שבו - - - חד משמעי. שבו שוק השיחות הבין לאומיות מוגדר כשוק נפרד עם הסדרה ייחודית, כשברוב העולם השירות הזה של שיחות לחו"ל הוא חלק מההצעה המובנית של המפעיל. מהצד השני אנחנו מתריעים שיש חוסר מודעות צרכנית בקרב הציבור בנושא השיחות לחו"ל ונכון אולי להתייחס לדברים של משרד התקשורת שאומר שהכמות של מספר הדקות קטנה, אבל על מי אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על אוכלוסייה שאין לה טלפון חכם, אנחנו מדברים אולי על אנשים קשישים שלא יודעים להשתמש באינטרנט ובשיחות על רשת האינטרנט כמו וואטסאפ או סקייפ וזאת בדיוק האוכלוסייה שצריך להגן עליה וכמה שיותר מהר. במועצה אצלנו התקבלו משנת 2018 319 תלונות בנושא של שירותי השיחות הבין לאומיות ובתלונות האלה הצרכנים מוסרים לנו שהם חויבו במאות ואלפי שקלים והם מגלים את זה רק בדיעבד עם קבלת החשבונית ולא בזמן אמת. הצרכנים מתלוננים גם על קשיים באיתור תעריפים באתרי האינטרנט של החברות, וגם כשהם מגלים את התעריפים ומסתמכים עליהם הם מגלים שבפועל הם חויבו במחירים גבוהים פי כמה וכמה. יש תלונות על כך שאין הודעות מקדימות ואין אזהרות לפני ביצוע שיחה בתעריף הגבוה. מעבר לכך, נראה שבעלי הרשיונות מנצלים את העובדה שאין הגבלה על התעריף על שיחות לחו"ל שמחוץ לחבילה כדי לגבות תעריפים מופרזים. לכן ראשית המועצה סבורה שבנושא הזה הרגולטור שזה משרד התקשורת צריך לפעול להגנת הצרכנים שלדעתנו רובם מוחלשים וכמה שיותר מהר, הם נפגעים קשות מההתנהלות של החברות האלה, בהסדרה שתחייב גילוי נאות לצרכנים, גם לפני השימוש בשירות בתעריף הגבוה כמו שהציעו כאן וגם מיד לאחריו כדי למנוע שימוש חריג נוסף, אם זה נעשה בטעות. שנית, אנחנו סבורים שמשרד התקשורת צריך לבחון את התעריפים שנגבים בפועל ואם עולה חשש לניצול מעמד כספק יחיד, כמובן לפעול כדי לקדם פיקוח על המחירים של שיחות לחו"ל, כדי למנוע טעויות כאלה ופגיעה בצרכנים.

תודה אביטל, את ממש בדקות ספורות התמקדת בכל הדברים. תודה רבה לכם. תודה לך.

אני רוצה לסכם את הדברים. הפניות שאנחנו מקבלים הן לא פניות רק מ-2020, 2018 או 2017, אנחנו יכולים ללכת אחורנית כמה שנים טובות. מה שהקראתי קודם כפתרון מהמנכ"ל דאז, על הודעות קוליות זה דבר אחד אבל יש עוד דבר שעליו לא קיבלתי תשובה. האם בסמכותם לבוא ולגבות תעריפים כפי שנראה להם, 5 שקלים, 10 שקלים, כל אחד כפי שרואה לנכון. אני

אני רוצה לדעת האם הם יכולים, ואם לא יכולים, מדוע לא עושים סדר בעניין ומדוע לא קובעים תעריפים אחידים לכל החברות.

לגבי אלה שעושים טעויות, ילדים, קשישים וכפי שאביטל אמרה שזה מגיע מהשכבות החלשות, הכוונה מאלה שאין להם את האפשרויות, צריכים לתת את הפתרון לשיחות הקוליות שבעצם איך שפונים יש את ההקלטה כפי שהבאנו דוגמאות, וכפי שציינתי קודם, מתי עומדים לדון ומה כרוך בדבר הזה, מי אמור לתת את ההוראה. על פניו לי זה לא נראה משהו מסובך, לעשות את הדבר הזה, בפרט שזה כבר קורה היום, כפי שציינו במקרים אחרים. אנחנו בוועדה נמשיך לעקוב אחרי הדברים. אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו ואני יכול לומר שזו בושה לנו שבמשך שנים אנחנו צריכים לדבר על אותן פניות, פניות חוזרות ונשנות, שגובים מאות שקלים מאנשים שסך הכל רצו לשוחח ובטעות התקשרו שלא בקו המשויך. אני מתכוון עוד היום לפנות לשר ולמנכ"לית כדי לתקן את העיוות שקורה כאן במשך השנים. תודה רבה לכם, המשך יום טוב ובהצלחה. הישיבה ננעלה בשעה 12:59.